חתימות

לאיחוד האירופי, פרוטוקול

חברי הכנסת, יש שורה של הצעות לסדר-היום.

השר, או שעוד הפעם אתה מנסה לעבוד על הציבור בעיניים כדי להמשיך ולהיאחז בכיסא ולשרוד

הדרום

ראש

שומעים? ששר

ופחות

הרי אני לא מיתממת,

תראו במה מקצצים:

והכבאות, בהשקעות

כל

קיצוץ

מעל

ולמה שר האוצר, למשל, לא

ולמה

חברי חברי הכנסת, אין

משקי-הבית. במקום

חד-פעמי לטובת "צוק איתן"; זה צמצום נוסף של ההוצאה האזרחית שקטנה גם ככה ממילא, כי אתם יודעים,

במהלך

כביסה, עזרה להאכיל את

היא עברה לשם כי היא רוצה לחיות בקהילה,

איך הם אמורים לשלם משכורות לעובדים? מה

אסון כלכלי? או

כי הוא עונה להצעות 5 ו-6, כפי

מנת

זה על דעתו של ראש הממשלה? אמרו

חבר הכנסת פריג', תודה. אמרו

קיבלה

מלחמה קיבלנו, תדבר על עובדות.

אדוני,

אז למה לא השמדתם

הבין,

מאוד, בארצות-הברית של אמריקה,

האסלאם האסלאמיסטי, הפונדמנטליסטי, הברבריסטי, הם סכנה ברורה ומיידית,

גם לאירופה,

נאום לאו"ם, הבנתי.

זה לא נאום לכנסת, זה נאום לאו"ם.

לשגריר החדש. תחשוב על זה, זה רעיון טוב.

אקוניס, למה השארתם את ה"חמאס"?

לצערי, הוא

עכשיו,

מקום. בכל

נעשה נאומים בני דקה. מספיק, עכשיו סגן השר ידבר אוטוסטרדה.

חודשיים

וההטבות, הוא

שבזמן הלחימה נסעו להיפגש עם רב-המרצחים ח'אלד משעל מדברים,

לא בפנייה להאג ולא בפנייה למועצת הביטחון.

חבר הכנסת נחמן שי, אותך עוד לא קראתי לסדר,

יש

לעבור

אדוני היושב-ראש, ממשלת ישראל לא הפקירה אף אחד מאזרחיה,

אנחנו, דבר, דבר במספרים, אקוניס.

יש עובדות, חבר

תצא, תשתה. תצא,

רוצה, שאני אקרא אותך לסדר בפעם

באמת,

אשקלון במפת סדרי העדיפויות הלאומית?

לא, את

של

נוסף על כך אושרה תוכנית לתשתיות

השנה? ראש

לנו השאירו פירורים.

זה

היושב-ראש,

יקרה, ולשמחתי זו הייתה החלטת הממשלה: עד ראש השנה זה יובא לאישור הממשלה.

כמה כסף

מהמיקרופון. ובסוף לא הגענו לאשקלון. אני

הנשים,

ברמות הרבה יותר גבוהות מאשר בקבוצה הקטנה של עוטף-עזה. למה אתה עושה השוואה בין סבל

רוב האשכולות מ-1 3 הם אותם תושבי פריפריה בדרום, בצפון ובמרכז.

על האימהות העובדות, והממשלה הזאת עוד תאמר שהיא דואגת לאוכלוסיות של נשים עובדות.

ואני סולח לך. זה

חברי

בעד, מי בעד? ההצעה

צריך לומר חבר הכנסת אלכס מילר, לעלות לדוכן

חבר הכנסת דרעי. תודה. אתה

האחרונים,

צה"ל. אדוני היושב-ראש, אני, ברשותך,

שצומח

אנחנו שומעים הצהרות של תמיכה בארגוני טרור,

מכאן, אדוני

סליחה, למזלנו,

שמגִנים על אותם האזרחים שבוחרים בהם להיות כאן בכנסת.

חושב שהגיע הזמן שבמושב, אז תקרא חרם, תודה רבה.

כבר בזמן הקרוב לא תהיה חברת כנסת בישראל. תודה רבה, אדוני

מי

חבר הכנסת אחמד טיבי, אין שעון לפניך, אז בדיוק כשיצביע לך עשר דקות, כשיגיד לך סגן

מאוד אינטימי, מאוד מאוד אינטימי,

תיכון. אגב,

הזה, הוא הורג אותנו.

והחוק

וזו תופעה שקיימת.

פושעים בגרוש שנתפסים,

כפי שנאמר. מדינה

אנחנו דנו ביום שלישי במסגרת ועדת המעקב,

להפגין ולהביע דעה, ולא עשו שום דבר.

אני מסיים. רבותי,

יודעים

כבוד היושב-ראש, חברי

אני

משטרת

בהקשר

במהלך

כוחות

כל

אין לנו הוקוס

המשטרה,

בסדר, בסדר, עובדה,

כן, אבל

אבל

כן, כן.

את

של חיפושים,

אין

להגיד לך שאין נשק? יש

ובשומרון, בחבל-עזה.

עכשיו,

משטרת התנועה. הרי

רואה את הדברים האלה מסביב,

אבל זה סך הכול הרצח, זה לא חייב להיות רצח בתוך המשפחה או מחוץ.

כן. אני

כן, כן.

אכיפה

אני

יש

אין לנו סיכוי

ואני אומר לך את זה,

אז

באותו יום, של

להגיע, ואתה

מאות, כי

נעשה

אני מבקש ממך, אדוני השר, אני בטוח שאם אתה תראה את זה, זה יקומם אותך.

ואין הסבר אחר,

זה לא על הכרית וזה

תודה.

הפנים. חינוך, חינוך.

זה. מתי קרה שהוא לא החמיץ דיון?

אני

טוב, זה משהו פנימי, לא

תאמין לי, אני יודע מה הוא הולך להגיד. לא שאני יודע, אני מתאר

אענה. בבקשה. אני

תודה רבה. אין

חברת הכנסת סתיו שפיר, תודה רבה.

החוק הזה הוא לא משהו טכני,

צבאי ושירות אזרחי או שירות לאומי זה ערך, ותפקידה

את המחירים. עוד

בחוק שכירות הוגנת הבטחת שתעלה הצעת חוק.

האזרחים. מעמד

בסדר.

ולמנהל

תן לי עוד 20 שניות, אני מאוד מבקש.

אולי, לא רציתי להגיד פה ב"במחנה", שלא יגידו שאני חלילה פוגע

אנחנו

אנחנו עוברים לנושא הבא, איזה ניצחון, וואו.

אתי. באמת? כן,

רגשי נחיתות.

היום אתה לא יודע אז תדע, חברת

גדול

החינוך. רוב

מי שמכיר קצת את הפרטים, יש אשכול 1 3 ויש אשכול

3

אני

21. 21. עכשיו, זה לא

במשרד הרווחה, כל התוכניות היפות האלה, שכל מי שמסתובב בשטח יודע שזה,

לי, זה לא דבר אמיתי, זה הכול

תודה רבה, חבר הכנסת אריה

חבר הכנסת אריאל מרגלית.

תראה, ברמת

קרו שני דברים. אתם

זה לא כל כך משנה, משהו כמו 50,000 משפחות ירדו מתחת לקו העוני,

אבל מה כן קרה? תקשיב.

רמת האשראי, 1.5%

הדרום,

בימות מלחמה, בוא נראה אותו בימות

הם צריכים להתמקד.

אתה יודע מה?

בבוקר

הממשלה לא צריכה לקצץ בתשתיות,

דרום, צפון, רכבת

לאנשים אין כסף לבזבוז, לקנות את הדברים הבסיסיים.

כולם

תודה רבה. אנחנו

שיח

בהם. אני

עם רוביק דנילוביץ ודאי שאני נמצא בעבודה מתמדת לסיוע לעירו.

לפני

ומעל

המדינה,

כן, זה

תראו, עברו

באופן מאוד אינטנסיבי

את

הסיוע קרוב לבית, כדי

בשדרות,

טפסים ונתתי טפסים כדי

מאות מיליוני שקלים לרווחה,

סכום חסר תקדים בתוספות לרווחה.

אז

לא, זה

החינוך, יש

אז אני חוזר ואומר: בתקציב הבא אנחנו לא נעלה מסים,

שתהיה

כהן, לא אפרט את המצב של הכלכלה שהיה כשאני נכנסתי לתפקיד.

העלאת המע"מ שפגעה, אני מסכים, גם בשכבות

לך, ואמרתי

שהזכירו

מחובתך ומחובת הממשלה לספק שירותי דיור לאזרחים ללא הבדל מיהו ומהו.

שאני

לכנסת,

האוכלוסייה? תחלק

וכשאתה

אז מה זה? תרגילים ביחסי ציבור?

בעד, 1, 2, 3, 4, 5. מי נגד? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. ההצעה נופלת.